בוקר טוב, היום כ"ב בתמוז תשפ"ג,

על סדר-היום: הצעת חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע. אדוני היושב-ראש, בשבוע שעבר רולנד לא